יש לנו רשימה ארוכה כאורך הגלות. מתחילים בבקשה מס' - - - אני רוצה להגיד לפרוטוקול ולהזכיר לאדוני שיש רוויזיה שלי על הכול.

קודם אני רוצה לאשר. יהיו כאלה שלא תגיש עליהן רוויזיה. רגע, יש לי הצעה לסדר. אני רוצה לדבר על זה שקיבלנו עכשיו העברות של מיליארדי שקלים, שזה כמעט 90% מכל העודפים של שנה שעברה, בזמן שאנחנו בעצם בתקופה שיש חריגה משמעותית מיעד הגירעון בתקציב המדינה, חריגה בהיקפים של כמעט עשרה מיליארד שקלים. אני לא יודעת איך אנחנו יכולים לקיים את הדיון הזה בלי שאנחנו יודעים איך נראית התמונה הגדולה. תכף תראי איך אנחנו יכולים לקיים את הדיון. שנייה, אני רוצה להשלים. אנחנו מעבירים עכשיו תקציבים בהנחה שכאילו העסקים כרגיל. מעבירים תקציבים לפרויקטים לתיירות לחו"ל, תקציבים למשרד החוץ, לנשיא המדינה, ללשכות, לפרויקטים במשרד ראש הממשלה. אבל אם אנחנו בבור ענק, אולי צריך לעשות קיצוצים ולהשתמש בכסף הזה לדברים אחרים. אני מבקשת שיהיה דיון שבו אגף התקציבים יציג לנו את מצב העמידה בתקציב המדינה, לפני שמתחילים את הדיון הזה. אני מצטרפת לבקשה של חברת הכנסת פרקש.

אני מסכים שצריך לקיים את הדיון הזה, זה ברור לחלוטין - - - אנחנו מדברים על החור שבגרוש בלי לראות את הגרוש. את יכולה להגיד שנקיים דיון על הגירעון, אבל בינתיים הכול ייעצר. אי אפשר לעשות את הדבר הזה. כן אפשר להצביע נגד.

אי אפשר לבקש הצגה קצרה, חצי שעה, על מצב התקציב ועמידה ביעדי הגירעון? הרי ההחלטות פה מצטברות למיליארדי שקלים. אני בעד לקיים את הדיון הזה. אנחנו מצביעים כאילו אנחנו במצב שגרה, אבל קודם אנחנו צריכים לדעת את התמונה הכוללת. עדיין לא הצבענו. נראה לך שאני אצביע בלי פיקוח? אבל אתה עכשיו מאשר את זה, בלי שאתה יודע מה המצב של התקציב.

הבקשה הראשונה, בקשה מס' 01-002, על נשיא המדינה, לשימוש בעודפים. אז מה את אומרת? לא לאשר? אני אומרת שאם אנחנו בחריגה של עשרה מיליארד שקלים מהגירעון אז יש דברים פה שצריך להשתמש בכסף שלהם לטובת דברים אחרים, יותר חשובים אולי. יש פה הרבה דברים שמצריכים לדעת מהי התמונה הכללית. בא אגף התקציבים? שיתכבד ויבזבז עליי עוד רבע שעה ויסביר לי באיזה מציאות אני חיה, ואז נבין מה דחוף ומה לא דחוף. יש בפנייה הזאת תשלומי ארנונה, שכירות, אבטחה של הנשיא, תשלום לאלמנותיהם של נשיאי המדינה הקודמים. אלה דברים שגרתיים שוטפים שאין בהם שום דבר מיוחד, פשוט חודשים ארוכים לא טיפלו בהם. בסעיף ג' יש תוכנית הכשרה למאבטחים. אם אנחנו בבור תקציבי, אולי צריך לקצץ פה ולהשתמש בכסף הזה לדברים אחרים, לפני שנטיל מיסים. ההצעה שלך היא הצעה טובה, אבל אני מתנגד לה בגלל שהדברים שפה הם דברים שגרתיים, דברים שוטפים. אבל באמת צריך לקיים דיון על הגירעון. זה בסך הכול הצגה של 20 דקות.

רבותיי - - - חבר הכנסת גפני, זה לא ענייני.

צריך לתת לנו לדעת מה המצב בבור התקציבים. צריך לדעת עד כמה המצב חמור. אנשי אגף התקציבים פה, למה שהם לא ישיבו לי? אנחנו נהיה חייבים לקיים את הדיון הזה. אבל רק אחרי שנאשר מאות מיליארדים? מי ממשרד האוצר עונה? אני שירה עמיאל, מאגף תקציבים. אני עונה לפנייה 01. תעני לה בעניין הגירעון. האם אפשר לקבל תמונה כללית על מצב הגירעון התקציבי? אני מתייחסת לפנייה 01-002, עודפים בית הנשיא - - - למה אתם מביאים את הפניות האלה לפני שאתם מסבירים לנו מה המצב של הגירעון?

אנחנו רוצים קודם הרצאה קצרה על העמידה אל מול

מה מצב הגירעון.

רפרנט בצוות מאקרו תחת יוגב. הדיון שהתבקשנו להגיע אליו הוא לגבי פניות תקציביות. אם רוצים לקיים דיון לגבי הגירעון - - - אבל אתה יודע מה המצב.

אני שואל אותך שאלה אחרת. הבאתם פניות תקציביות, אני שואל אותך האם הפניות התקציביות האלה לא יעמיקו את הבור התקציבי, מה שיגרום נזק עצום לכלכלה. העודפים מועברים בהתאם לסעיף 13 בחוק יסודות התקציב, זה לא משהו - - - סליחה, זה לא תשובה. העמדה שלנו היא שהמצב התקציבי הנוכחי לא אמור לעצור אותנו. אם היינו חושבים אחרת, לא היינו מביאים את הפניות האלה לפה. אלה כספים שחויבו. כספים שאנחנו מחויבים לשלם אותם לפי חוק. יש ספקים שמחכים לכסף הזה. למשל, במשרד החינוך שנת התקציב ושנת הלימודים לא מותאמות זו לזו, ויש ספקים שמחכים לכסף הזה.

תסבירי בבקשה את הפנייה. זו פנייה של בית הנשיא. מדובר בהעברת עודפים בסכום של 6,365,000 שקלים, בחלוקה לשתי תוכניות. מרבית הכסף הוא בגין התקשרויות חוצות שנה שקשורות בטיפול שוטף ובמרכז המבקרים שיוקם בבית הנשיא, כמפורט כאן, ויש עוד סכום קטן לטיפול בלשכות נשות נשיאים לשעבר. מי בעד אישור ההודעה הזאת? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה רוב ההודעה אושרה. ההודעה אושרה. רוויזיה.

אתה יודע מה, ליבי ביום הזה איתם אני מוריד את הרוויזיה.

פנייה 04-006, מטה משרד ראש הממשלה. מרגי, תחליף אותי לכמה דקות. (היו"ר יעקב מרגי, 14:35) הפנייה נועדה להעברת סכום של 451,046,000 שקלים עודפים משנת 2018 לשנת 2019 במשרד ראש הממשלה. אלה העודפים בחלוקה לתוכניות: פרויקט "מדע בונה חברה", התקשרויות מול לפ"מ - - - לא שמענו, תגידי למה מיועד הכסף. כמו שמפורט פה, מדובר על עודפים שנוצרו בפרויקטים שונים, למשל: התקשרות עם חברות ייעוץ, פרויקט "מדע בונה חברה", התקשרויות מול לפ"מ ומול היחידה לשילוב יוצאי אתיופיה באגף ממשל וחברה ועוד. איזה אלופים אתם שהכנסתם את עולי אתיופיה לתוך העניין הזה. בנוסף, מדובר בעודפים שנוצרו בהתחייבות בשנת 2018. בנוסף, יש פה פנייה ל"ישראל דיגיטלית", למשרד הנגב והגליל,

ולמשרד המודיעין. ככל שיש שאלות ספציפיות נשמח לענות באופן ממוקד. היטבת להסביר, אני לא מאמין שיהיו שאלות. לי יש שאלה. סליחה, אבל אני עדיין לא קיבלתי תשובה מדביר לגבי מצב החריגה מיעד הגירעון. אני רוצה תשובה כללית. מחלקת מאקרו יודעים את זה, הוא לא צריך דיון מיוחד בשביל זה. אם אגף המאקרו באגף תקציבים לא יודע את זה,

הוא לא חייב לענות על כל שאלה, מה זה פה, שלב מתן עדויות. אבל אני ביקשתי שהוא ישיב. בעל תפקיד מגיע עם יעד מסוים לדיון. אם יהיה דיון על יעד הגירעון - - - אבל יו"ר הוועדה גפני אמר לו להשיב לי ואז היא עברה לנשיא.

אני יו"ר עשר דקות, תסבלי אותי. יש לך תשובה לשאלה? בקצרה. אני יכול להגיד שלפי התחזית האחרונה שהגשנו לממשלה ואושרה בממשלה בחודש ינואר, הגירעון צפוי לעמוד על 3.6. זה מה שאני יכול לומר. כמה זה במיליארדים? 3.6% מהתוצר. טוב, מי בעד הודעה

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה רוב ההודעה אושרה. ההודעה אושרה. רוויזיה. עמוד 18, משרד הפנים. הודעה 06-003, של משרד הפנים. מי מסביר? אני אסביר את זה. מדובר בהעברה בסכום של 106 מיליון שקלים מסעיף 06 משנת הכספים 2018 כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019. בין היתר יש כאן 61 מיליון לתוכנית פעולות הנהלה, 10 מיליון לתוכנית הפיקוח הארצי על הבחירות, ו-11 מיליון לשירותי דת. מי בעד אישור הודעה 06-003 של משרד

מי נמנע? שניים. הצבעה בעד ההודעה רוב ההודעה אושרה.

אי אפשר לעשות רוויזיה אחת על הכול?

עמוד 27, המשרד לביטחון פנים. הודעה מס' 07-004, המשרד לביטחון הפנים. שלום, אני יונתן פלורסהיים, מאגף תקציבים. הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2018 לשנת 2019 בהיקף של 484 מיליון שקלים מתקציב המשרד לביטחון פנים. הסיבות העיקריות הן תשלומים עבור שירותים שניתנו במהלך הרבעון האחרון של שנת 2018 וכן אספקה של רכש של ניידות משטרה וכבאיות. פעילות שוטפת.

מדובר על משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר,

הרשות להגנה על עדים והמשרד לביטחון פנים. אלה דברים ראויים. מי בעד הודעה 07-004 של המשרד לביטחון פנים? מי נגד? אין מתנגדים ואין נמנעים. הצבעה בעד ההודעה פה אחד ההודעה אושרה. רוויזיה. עמוד 33, משרד המשפטים. אנחנו דנים בהודעה 08-004, של משרד המשפטים. אני אסף וקסלר, ממשרד האוצר. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשנת 2019 בסך של 465,069,000 שקלים. הסיבות העיקריות להעברה הן התחייבויות בגין תשלומי נובמבר ודצמבר של הוצאות תפעול שוטפות דמי ניהול, ארנונה, תקשורת. כמו כן, יש כאן פרויקטים של שיפוץ ופרויקטי מחשוב שההתחייבויות בגינן החלו ב-2018. אם לא נעביר זה עלול לפגוע בתפקודו של משרד המשפטים ומערכת המשפט, נכון? כמובן. מי בעד הודעה 08-004, של משרד המשפטים? רגע, יש לי שאלה. הוצאות שוטפות זה אחלה מילת כיסוי. אבל הוא פירט. רגע, אדוני. משרד המשפטים לא שילם ארנונה שלושה חודשים? ארבעה חודשים? חצי שנה? כי זה מה שכתוב פה. יושב פה יוני, התקציבן של משרד המשפטים.

רובין, סמנכ"ל תקציב וכלכלה במשרד המשפטים. מדובר בתשלומים בגין החודשים נובמבר ודצמבר 2018 בעיקר, ששילמנו אותם על חשבון תקציב 2019 השוטף שלנו. זו פרקטיקה של עבודה של כל משרדי הממשלה, אלה דברים שהתחייבנו לשלם לספקים עד סוף 2018 וכרגע זה משולם על חשבון התקציב השוטף של המשרד.

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור הודעה 08-004 של משרד

מי נגד? אין מתנגדים ואין נמנעים. הצבעה בעד ההודעה פה אחד ההודעה אושרה.

רוויזיה. מצטרפת. עמוד 47, משרד החוץ. אנחנו דנים בהודעה 09-004, משרד החוץ. אני שירה עמיאל, מאגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשנת 2019 למשרד החוץ בגובה 212,471,00. הפנייה בשלוש תוכניות: 1. תוכנית תפעול המטה בארץ, שבה עיקר העודפים זה בביקורים ובקורס צוערים, כמפורט. 2. תפעול נציגויות בחו"ל, שזה כולל בינוי ושיפוץ 250 בתי שרד. הסכום משולם לפי אבני דרך. 3. פעילות דיפלומטית. אם לא תאשר את זה יהיה מצב עוד יותר קשה. אבל תסביר לי איך צועקים שאין - - - להסביר לך איך נוצרים עודפים? השאלה במקום, יסבירו לך. גברתי, שמעת את שאלתו של חבר הכנסת לוי? מצד אחד יש זעקה שמשרד החוץ בקשיים ולא מפעיל נציגויות בחו"ל, ומצד שני יש עודפים מ-2018. כפי שהסביר יוני, יש התקשרויות שנעשות בנובמבר ודצמבר או התקשרויות ארוכות יותר, שכוללות אבני דרך, שבסופו של דבר לא יוצאות בפועל באותה השנה, ולכן מחד המשרד מחויב ויש צורך להעביר את העודפים לשימוש בשנה העוקבת,

מניסיוני כשר, גם אם משרד יתנהל פרפקט וינצל 100% מהכסף, אין מצב שהוא לא יצטרך להשתמש בכלי של העודפים.

תוכנית אחת לדוגמה שהייתה בה הרשאה

נציגי משרד החוץ יוכלו לענות. אני סימה נח, אגף תקציבים של משרד החוץ. התשלומים האלה הם תשלומים לקבלנים שאנחנו משלמים לפי אבני דרך, לפי קצב ביצוע. כך שרק אחרי שהם מסיימים את השלבים אנחנו משלמים את זה.

הנציגות בהאג, הנציגות בגאנה, שנמצאת בשלבים למעבר לנציגות קבע. אלה תהליכים שלוקחים זמן.

מי בעד אישור הודעה 09-004, משרד החוץ? מי נגד?

נמנע אחד.

עמוד 52, גמלאות ופיצויים. אנחנו

בהודעה 12-002, גמלאות ופיצויים. מי מציג?

אביגיל, מאגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 844,000 שקלים. העודפים נוצרו בתוכנית טיפול מינהלת הגמלאות, שבה מרוכז התקציב שמיועד לתשלום עבור התחייבויות של המינהלת, כמו למשל הפקת כנסים לגמלאים, מערכת לסליקת כספים ופיתוח שירותי מחשוב. עיקר העודפים נוצר בגין התקשרויות שהחלו בשנת 2018. תודה. אנחנו עוברים להצבעה. סליחה, יש לי שאלה. כתוב שחלק מהכספים לא נוצלו בשל עיכובים וינוצלו בשנת 2019. כמה מהכספים לא נוצלו? מדובר באחוזים בודדים. בסך הכול התקציב התפעולי של המינהלת עומד על כחמישה מיליון שקלים וכאן מדובר על כמה עשרות אלפי שקלים. תודה. מי בעד אישור הודעה 12-002, גמלאות ופיצויים? מי מתנגד? מי נמנע? אין מתנגדים ואין נמנעים. הצבעה בעד ההודעה, פה אחד ההודעה אושרה.

רוויזיה. מצטרפת. עמוד 56, מימון מפלגות. הודעה מס' 14-001, מימון מפלגות.

ביאן ותד, מאגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת משנת 2018 לשנת 2019 בסך של 6,998,000 שקלים בהוצאה. העודפים המחויבים הם בעבור פרויקט של הנגשת הקלפיות שוועדת הבחירות המרכזית התחייבה לגביו וגם לגבי פרויקטי מחשוב, שההתקשרות בהם חוצה את שנת התקציב. אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

בתוכנית הזאת מתוקצבות הפעילויות להכנת עורף מדינת

התקציב בתוכנית נועד לשיקום ושיפוץ מקלטים; מיגון מוסדות בריאות, חינוך ורווחה; מיזמי בנייה ממוגנים ועוד. התוכנית הנוספת היא תוכנית 161703, פרויקטי רשות חירום לאומית. אנחנו מבקשים להעביר 28,391,000 שקלים. בתוכנית הזאת מתוקצבת עיקר הפעילות של רח"ל רשות חירום לאומית. מדובר ברשות שפועלת להקמה ושיפוץ מרכזי הפעלה ברשויות מקומיות, הקמה והחזקה של מרכזי חוסן לאומי ועוד. (היו"ר משה גפני, 14:50) תודה רבה. יש שאלות? מי בעד אישור הבקשה של מיגון הצפון והמיגון כולו, כפי שמופיע בהודעה? מי נגד? מי נמנע?

הבקשה אושרה. רוויזיה. עמוד 67, תיאום הפעולות בשטחים. 17-002. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 67,464,000 שקלים משנת הכספים 2018 לשנת הכספים 2019, בסעיף 17, תיאום פעולות הממשלה בשטחים, בחלוקה לתוכניות כמפורט מטה. אחת התוכניות המרכזיות היא המטה האזרחי: התחייבויות רב-שנתיות בגין מכרזים, חוזים ויועצים. מרב העודפים הן התחייבויות שוטפות חוצות שנה. מה זה תפיסות ופיקדונות? תפיסות ופיקדונות היא תוכנית של הוצאה מותנית בהכנסה, שככל שנתפסים כספים של מימון טרור או כספים בלתי חוקיים, יכול המינהל האזרחי להשתמש בהם לצורכי פרויקטים. דובר על חיבור של יהודה ושומרון לגז הטבעי.

סוחבים את זה הרבה זמן ואני מקבל פניות על זה. בהיבטים של עודפים אני אומר ש - - - מה זה משנה ההיבטים. אני שואל למה לא מחברים את יהודה ושומרון לגז הטבעי. דובר כבר לפני זמן רב על כך שמחברים אותם, אבל לא מבצעים את זה. יש עבודה שנעשית בנושא הזה, ובהמשך השנה אנחנו מקווים להגיע לפה לוועדה עם תוספת של תקינה לצורך הפרויקט הזה. כמה זמן? כתלות ביכולת של המינהל האזרחי לגייס.

המינהל האזרחי יכול לגייס מספר תקנים לצורך קידום הנושא של הגז הטבעי. לא הבנתי. את מדברת על חודש? חודשיים?

שנתיים?

אני אומרת שהמינהל האזרחי יוצא למכרזים בתחום הזה, וככל שהוא יצליח לגייס, נגיע לפה כדי לאשר את ההעברה של התקנים.

התקציבנית תוכל לעדכן, אני רק אגיד שמשך הזמן הממוצע לגיוס הוא חצי שנה, אבל זה יכול להיות גם מוקדם יותר. אבל כבר עבר הרבה זמן. לא עבר הרבה זמן, הסיכום לגבי התוספת הזאת הוא חדש יותר, הוא מהשנה הזו. מי התקציבנית?

כמו ששירה אמרה, זה נושא שבאמת רץ ומתהווה. יש קושי לגייס אנשים, וככל שזה יאושר אנחנו נבוא לפה - - - תוכלו להגיד לי בתוך שבוע, אחרי שתבדקו, מה קורה עם זה? אני אומרת לך את הסטטוס העדכני: המינהל האזרחי יכול לגייס את התקנים האלה, ולאחר הגיוס הוא יקבל את התקנים. טוב,

תבדקו את זה יותר פרטני ותגידו לי בתוך שבוע. תודה רבה. מי בעד בקשה מס' 17-002?

הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

עמוד 74, רשויות מקומיות. בקשה 18-002, רשויות מקומיות. אני ביאן ותד, מאגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 414,628,000 שקלים, בהוצאה לרשויות מקומיות המתוקצבות בסעיף 18. מדובר על העברות לרשויות בגין מענקי איזון. חלק ממענקי האיזון מוגדרים כמענק איזון מותנה, שהבדיקה לגביהם מתבצעת לאחר קבלת דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות, שמתקבלים בתום שנת התקציב. מדובר גם בתוכניות הבראה של רשויות מקומיות בהתאם לעמידה באבני דרך, שגם הן תלויות בביצוע של הרשויות. בין יתר הדברים אני רואה פה הנגשת מבני ציבור בהתאם לחוק הנגישות. אתם עושים את זה גם לא ביהודה ושומרון? אני לא רואה איפה אתה רואה את זה. בסעיף 2, בדברי ההסבר: הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק הנגישות. אני שואל האם עושים את זה גם במקומות אחרים. זה עבור כלל הרשויות בארץ, לא רק יהודה ושומרון. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הבקשה אושרה. אני מבקש גם רוויזיה וגם הערה. כל נושא הנגישות במשרדי הממשלה לוקה בחסר. ראוי שהוועדה תדון בעניין הזה, כי המדינה ומשרדי ממשלה מקבלים קנסות על כך שהם לא מבצעים את המוטל עליהם. טמיר, אם אפשר, שתצא מהוועדה בקשה למשרד האוצר שיבוא ויציג איפה עומדת המדינה בנושא הנגישות במשרדי ממשלה. המדינה עוברת על חוקים שהיא עצמה מחוקקת. יפה. בקשה מס' 19-006, מדע, תרבות וספורט. עמוד 78. הפנייה נועדה להעביר 324 מיליון שקלים עודפים לסעיף 19,

תרבות וספורט, לשימוש בשנת הכספים 2019. מתוך הסכום הזה 57 מיליון שקלים הולכים לתוכנית מדע וקהילה ופעילות בין-לאומית, 170 מיליון שקלים הולכים למינהל תרבות, 38 מיליון שקלים למינהל ספורט, 7.8 מיליון שקלים לרשות העתיקות. אני רוצה לשאול לגבי ה-170 מיליון שקלים. מה היה הסכום הכולל בשנת התקציב הקודמת וכמה מתוך זה ניצלו? כי 170 מיליון זה הרבה מאוד כסף בשביל להעביר משנה לשנה. אני חביב קטן, ממשרד התרבות והספורט. אתה מעביר כאן עודפים של 170 מיליון שקלים, שזה הרבה כסף. מה היה התקציב הכולל לשנה שעברה וכמה ניצלתם מתוכו? כמיליארד שקלים, כאשר אחוז הביצוע הוא כ-80%. מיליארד שקלים רק למינהל התרבות? אני שואלת לגבי הסעיף

לתוכנית של מינהל התרבות התקציב על שינויו הוא כמיליארד שקלים, אפילו קצת יותר, ואנחנו עשינו ביצוע מזומן של כ-800 מיליון שקלים, פלוס עודפים מחויבים של כ-200 250 מיליון שקלים, בתוך הסעיף הזה. מדע, תרבות וספורט. אתם עושים לנו מיקס. בחיים אנחנו לא נדע מה הולך למה. אני ביקשתי לפצל את זה, הוועדה ביקשה לפצל את זה, להגיד מה למדע וכו'. אני לא רוצה לפגוע בסך הכול הכללי, אלא רק שתגידו לנו מה הולך לאן. כשאתם עושים את זה חבילה אחת אנחנו לא מסוגלים לשלוט ולא לבקר. אנחנו עושים שקר בנפשנו. חבר הכנסת מיקי לוי, אנחנו קיבלנו בקשה לעניין הפניות התקציביות - - - אני לא רוצה תשובה. בקדנציה הבאה אנחנו לא נקבל יותר פניות שלא יחלקו בין המשרדים. צריך לומר שיש מטה משותף למשרדים, וזו בעצם הסיבה שהם מתוקצבים ככה. אנחנו לא נקבל יותר פניות שיש בהן ערבוב בין מדע, תרבות וספורט. רבותיי המלומדים, לא תעבור כאן פנייה שתהיה למדע, תרבות וספורט ביחד. תביאו את זה לפה מסודר, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. זו גזרה שאתם לא יכולים לעמוד בה?

תגידו. מי בעד הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הפנייה אושרה. רוויזיה. בקשה 22-002, המשרד לשירותי דת, עמוד 87. אני שני מנדל-לאופר, אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 242 מיליוני שקלים בהוצאה, לתוכניות התקצוב שאפרט. התוכנית הראשונה היא תוכנית של מועצות דתיות, כ-20 מיליוני שקלים. התוכנית מתקצבת את חלקו של המשרד בתקציב השוטף של המועצות הדתיות, והוא כולל גם הוצאות שכר לרבנים ובלניות בהתיישבות, תמיכה במיזמים מיוחדים במועצות הדתיות, כגון שיפוץ מבנים במועצות הדתיות, מקוואות ועוד. הסיבות המרכזיות שבגינן נוצרו עודפים בתוכנית היא כי אנחנו נוהגים לשלם שכר של החודש שלפני, ולכן שוריינו משכורות חודש דצמבר לשנה זו, ובנוסף תשלום עבור אירועים ופעילויות שהתקיימו בסוף 2018 וטרם נבדקו חשבוניותיהם.

יש את תוכנית 220102, תמיכה בשירותי דת, שזה כ-88 מיליוני שקלים. התוכנית הזו מרכזת את התמיכה בשירותי דת, תמיכה בעמותות שמספקות שירותי דת לאוכלוסייה היהודית, תמיכות לבניית מבני דת וניהול ופיתוח אתרי המרכז למקומות קדושים ברחבי הארץ. הסיבות המרכזיות שבגינן נוצרו עודפים בתוכנית היא שהפרויקטים הם פרויקטים בהרשאה להתחייב ואלה פרויקטים שלוקחים זמן והם לפי אבני דרך, ולכן מעבירים את המזומן לשנת התקציב הבאה. תודה רבה. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

עמוד 93, 24-002, משרד הבריאות. אני רועי קאהן, משרד האוצר. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 619 מיליוני שקלים במזומן, לתוכניות התקצוב הבאות: תפעול מטה 186 מיליון שקלים, רפואה מונעת 72 מיליון שקלים, בריאות הנפש 83 מיליון שקלים, פעולות מרכזיות 20 מיליון שקלים - - - יש קנאביס בעודפים האלה? כן, ותכף אני אפרט באיזה תוכנית. סתם צחקתי. אני ממשיך: פעולות מרכזיות 31

הכשרת רופאים תשעה מיליון שקלים, רפואה מונעת 15 מיליון שקלים, קופות חולים ובתי חולים 164 מיליוני שקלים, מוסדות גריאטריים 15 מיליוני שקלים. תודה רבה. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

בקשה מס' 26-003. עמוד 103. אני אורי דביר,

הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 968 מיליוני שקלים משנת 2018 לשנת 2019 למשרד להגנת הסביבה. מדובר בתקציבים של פרויקטים ארוכי טווח, וביניהם פרויקטים לשיפור תשתיות הפסולת, לפיתוח פארק נחל באר שבע, פעולות מחשוב של המשרד, ופעולות להפחתת מפגעי הלישמניאזיס. מי בעד אישור הפנייה? יש לי שאלה. יש כאן 800 מיליון שקלים, שזה סכום אדיר, בקשר להיטל הטמנה, שזה אחד משלושת הסעיפים של הקרן לשמירת הניקיון. אני רוצה לקבל הסבר לסכום הזה, שעובר משנה לשנה. איפה הוא נמצא לעומת ביצוע ומה היה התקציב הכולל שלו? המטרה של היטל הטמנה זה לשפר ולפתח את תשתיות הפסולת. יש תוכנית אסטרטגית שהמשרד הכין והמנכ"ל מקדם אותה. התוכנית הזאת אושרה גם בהנהלת הקרן. כל תקציב שיוצא מהקרן מאושר בהנהלת הקרן. בסופו של דבר מדובר בפרויקטי תשתית מתקנים שיעשו מיון לפסולת, מתקנים טכנולוגיים שיודעים להפוך את הפסולת לאנרגיה. מדובר בפרויקטים מאוד גדולים, והם צריכים לעבור תהליך של אישור סטטוטורי ואחרי זה מכרז. המכרזים האלה לוקחים הרבה זמן, ותקציב הזה שמור לדבר הזה, ובגלל זה העודפים גבוהים. אבל כמה היה ה-100% שממנו העברתם את ה-800 מיליון? בשנה שעבר היו לקרן הכנסות של 470 מיליון וביצוע מזומן של כמעט 200 מיליון. אז הביצוע הוא 200 ואתם דוחים 800? לא, מדובר בהכנסות שנצברות לאורך שנים רבות. אני דיברתי רק על שנה שעברה, 2018 ספציפית, אבל יש עודפים שעברו גם מ-2017. כמה עברו בשנה שעברה?

שירלי ברנע, מנהלת אגף תקציבים של המשרד להגנת הסביבה. בשנה שעברה היה לנו בקרן שני מיליארד שקל, כאשר חלק מזה זה עודפים שהצטברו בשנים קודמות. ועל כמה היא עומדת היום? היום יש בקרן כמעט 1.2 מיליארד, אבל - - - אז למה אתם מעבירים 800 מיליון? נראה שזה לא סכום שנדרש לשימוש בשנה הקרובה. אני אתן דוגמה. התוכנית האסטרטגית שאושרה - - - האוצר לא נותן לעשות דברים, הם רוצים להעביר את זה לחברה למיחזור. אני באה מעולם התשתיות ואני יודעת שאלה באמת דברים ארוכי טווח, ולכן לא בהכרח צריך אותם לשנה הקרובה. נראה שזאת פעילות חשובה, אבל באמת ארוכת טווח. לפי הסכומים שיש בקרן ולפי היתרות שיש כרגע, עולה השאלה האם באמת צריך להעביר את זה. אני מפנה את השאלה הזאת לאוצר, כי הרי המשרד להגנת הסביבה לא יתנדב לוותר על עודפים שלו. השאלה היא אם לנוכח יעד הגירעון שלדעתי הוא קצת יותר מ-3.6% אתה באמת חייב לצבוע עכשיו 800 מיליון שקלים שאפשר גם להשתמש בהם כנזילים בשנה הבאה. אם זה יחזור לאוצר אז הלך הכסף, רק שתדעי. זה גם אסור. ביקשנו לקבל שני מיליון שקל הלוואה כדי להציל מפעל למיחזור פלסטיק ולא הצלחנו.

האוצר היה נגד, המשרד להגנת הסביבה היו בעד.

יש חוק. מדובר בהיטל הטמנה, והמטרות שלו מוגדרות בחוק. אני לא חולקת עליך וגם חשוב לי לומר שהפרויקטים האלה חשובים מאוד, אני פשוט שואלת תזרימית אמיתית. 800 ומשהו מיליון שקלים זה המון כסף ואפשר לעשות עם זה הרבה מאוד דברים חשובים - - - אל תענה,

תמונת המצב היא שאנחנו רוצים לחיות נורמלי ואנחנו מבקשים להשתמש בכסף הזה לדברים מאוד חיוניים. אבל אתה לא תצטרך אותו בשנת התקציב הקרובה. רגע, אני עונה לך. אנחנו צריכים כספים לדברים חיוניים שהוועדה החליטה עליהם, בין היתר גם לעידוד התעסוקה וגם כדי שלא יהיה מיחזור מטורקיה אלא שיהיה פה. מיקי, את חברת אביב מיחזור מרמת נגב אתה זוכר?

ביקשנו לקחת מזה הלוואה של שני מיליון שקל, כדי שהמפעל ימשיך לעבוד, והם אמרו לא. אז מה את שואלת אותם עכשיו על הכסף? הרי המטרה שלהם זה לשמור כסף. אבל אתה, מאגף תקציבים הרי אנחנו כבר יודעים שאנחנו בחריגה מיעד הגירעון ומגיעים כמעט ל-4%, ופה יש לך משרד שרחוק מאוד מניצול התקציב שלו, אז למה אתם יושבים - - - תן לה תשובה, תענה לה. אנחנו נלך להטלת מיסים, נכון? זאת בזמן ש-800 מיליון שקלים שוכבים בקרן. אני לא מזלזלת בחשיבות של הדבר, אבל השאלה אם בדחיפות כזאת, בזמן ממשלת מעבר, אולי כדאי לשים את הסעיף הזה בצד. הרב גפני, אולי נשים את הסעיף את הזה בצד? אורית, יש לי שאלה אלייך. אם עכשיו היה דיון לקחת מהקרן את ה-800 מיליון האלה לטובת כיסוי גירעונות אני הייתי משתולל פה - - - אני אפילו לא אומרת מה נעשה בכסף. שאגף תקציבים ישמור אותו ולא יעביר עודפים - - - אורית, השאלה נשאלה. זאת שאלה טובה ונכונה, והיא תישאר תלויה. זה משהו שמצריך לשנות מדיניות, זה לא סיפור רק של ההעברה הזאת. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה. אני נאלץ לצאת, אז חבריי וחברותיי יבקשו רוויזיה במקומי. עמוד 109,

מס' 26-008, המשרד להגנת הסביבה. זה אותו דבר. זה באמת המשך העודפים של הקרנות. מדובר בפנייה להעברת 630 מיליון שקלים לקרנות המשרד. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

29-002. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 52 מיליון שקלים, לתוכנית התפעול. התוכנית מתקצבת את הוצאות התפעול העיקריות של המשרד ואת ההוצאה בתחום הסיוע ולאבטחת מזרח ירושלים. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הבקשה אושרה. רוויזיה. 30-002. אני איל מידן, רפרנט קליטה באגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 324,160,000 שקלים במזומן, כפי שמפורט בפנייה. מה קליטת העלייה קשורה בעניין הזה? קליטת

לא הבנתי את השאלה. השאלה היא מה זה.

אופיר, סמנכ"ל במשרד. מדובר בתקצוב של עודפים בגין פעילות לקליטת עלייה, כפי שציין הרפרנט. הסכום הגדול הוא בעיקר בנושאי תעסוקה. מי עשה את העודפים האלה? מי היה המנכ"ל? בסוף שנת 2018 זה היה חביב קצב, מינוי בפועל מטעם המשרד. סמנכ"ל במשרד.

שאלה. למה תמיד כשמדובר בקליטה של העדה האתיופית יש עודפים? מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הבקשה אושרה.

גם אני מבקש רוויזיה. 33-002, משרד החקלאות. עמוד 124. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 477,769,000 שקלים. המשרד עבד כל הזמן? למה צריך להעביר עכשיו כל כך הרבה עודפים.

אני אפרט בקצרה על התוכניות: 145 מיליון שקלים להוצאות שוטפות של המשרד, 81 מיליון שקלים להוצאות שוטפות של מכון וולקני - - - תודה רבה. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הבקשה אושרה. רוויזיה. עמוד 140, משרד האנרגיה. 34-003. יש פה הרבה דברים שלא דובר עליהם. מה למשל? עמוד 125. זה עבר כרגע? כן. יש לך משהו נגד זה? לא, להפך.

האנרגיה, מי מסביר? הפנייה נועדה להעברת סכום של 92,176,000 שקלים מסעיף 34, משרד האנרגיה, משנת הכספים 2018 כעודף לשנת הכספים 2019. העודפים עסקו בתוכניות: תפעול ופעולות, יחידות מקצועיות, והמכון הגאולוגי תפעול ופעולות. תודה. אורית, בבקשה. אני הוצאתי מכתב בנושא הסדרת המיסוי של סולר בתקופת מלחמה, בשעת חירום. אני רואה שיש פה גם תקציבים שנוגעים למלאי חירום וכל מיני דברים כאלו. אין לי התנגדות לתקציב עצמו, אבל אני כן מבקשת להתנות את זה בקבלת תשובה עניינית בסוגיה שפניתי לגביה. היה כאן דיון, היושב-ראש גפני חשב שזו סוגיה ראויה, ואנחנו מבקשים תשובה למכתב. אתה יודע על מה אני מדברת? אני מכיר את הפנייה, היא נמצאת בבדיקה בתוך האגף. יש לי שאלה. חברת כנסת נכבדה כתבה מכתב,

הוא מכתב צודק לכל דבר ועניין. למה אתם לא נותנים תשובה? אורית, מתי פנית? בדיון הראשון של ועדת הכספים. אני רוצה שברגע שסוגרים את מאגרי הגז מסיבות ביטחוניות, כאשר כל הציבור מתחיל לצרוך סולר, שהוא מאוד יקר, עולה פי שמונה אני רוצה שאנחנו נהיה פטורים מהמיסים העונשיים האלה. אני מבקש שתעבירו לה תשובה, עם העתק אלינו.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הבקשה אושרה. רוויזיה. 36-002. אני אביעד שוורץ, אגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת התקציב 2019 בסך של 265,686,000 שקלים. העודפים מחולקים לתוכניות הבאות: 28 מיליון לתפעול, 38 מיליון לסבסוד שהות ילדי הורים, ועוד. תודה רבה. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הבקשה אושרה. רוויזיה. 38-002, כלכלה ותעשייה, חדשנות. עמוד 153. אני נועה שוקרון, אגף תקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה להעברת כספים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 224 מיליון שקלים.

אתם בדקתם אם אולי באמת לא צריך את כל העודפים ואפשר לחסוך בגירעון? בדקתם את זה?

אני אדבר על התוכניות המרכזיות. התוכניות המרכזיות מדברות על תקציב הרשאה להתחייב - - - לא חשוב, זה כסף. אני שואל האם אין דברים שאפשר לא להעביר עכשיו, כדי להוריד קצת מהגירעון. בדקתם את זה?

ההתחייבויות כאן הן התחייבויות לחברות עסקיות, התחייבויות שכבר קיימות, ובשל הצורך לעמוד באבני הדרך התקציב פשוט משולם בין השנים. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

רוויזיה. 39-003, תקשורת, עמוד 160. אני עמרי בן-חורין, אגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת תקציב של 22,550,000 שקלים משנת 2018 לשנת 2019. עיקר הכסף,

הוא בתוכנית מינהל וארגון, ועיקרו הוא לפעולות שוטפות, כמו חוזי אחזקה, חניה ומכרזי רכש שיצאו בסוף השנה ועדיין לא הושלמו, כמו מכרז רכש לניהול מערכת לניהול ספקטרום התדרים - - - טוב. קטי שואלת למה סבסדו את ארוחות - - - בסוף שנת 2018 יצא נוהל חדש - - - אני מבין שצריך לשלם, בגלל שסבסדו את זה ועשו מכרז והכול.

אבל לא צריך לחייב מישהו באופן אישי שישלם? מה פתאום הוא עשה הזמנה לארוחות לעובדים? גם היום משרדי ממשלה משלמים על ארוחות לעובדים. בכל משרד יש סבסוד. אז למה אף פעם לא קיבלנו כזה סעיף? יכול להיות שזה לא היה, או יכול להיות שזה היה בחלק מהסעיפים - - - תבדוק את זה ותגיד לי,

אנחנו לא שבעי רצון מזה. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה. הבקשה אושרה. רוויזיה. עמוד 166, בקשה מס' 41-003. הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסכום של 41,900,000 שקלים לרשות המים. מדובר על תוכניות שוטפות תפעול, שכר, קמפיין הסברה לחיסכון במים ועוד. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה בעד ההודעה, רוב ההודעה אושרה.

רוויזיה. 42-002, מענקי בינוי ושיכון. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 66 מיליוני שקלים, בהוצאה לפי הפירוט הבא: 38 מיליון שקלים למענקים לסבסוד ריבית, שהעודפים בה נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית; שלושה מיליון עבור אשראי לדיור, שגם הוא עודף שנותר כהזמנת תשלום לבנקים כנגד סבסוד האשראי, ו-8.5 מיליון לסיוע בשכר דירה, שהעודפים בה נוצרו עקב התחייבויות שטרם שולמו - - - אנחנו נצטרך לקיים דיון על כל הדבר הזה. זה משהו שצריך להיות בראש סדר העדיפות הוזלת מחירי הדירות. אני לא חושב שכל הכסף הזה שיוצא פה מועיל במשהו. מי בעד אישור הבקשה?

הבקשה אושרה. רוויזיה. 43-002. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 29 מיליון שקלים במזומן, אל התוכניות הבאות: תוכנית שכר ותפעול, עקב ניהול התקשרויות בהסכמי עבודה לפעולות תפעול ואחזקה שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית, ומערכות ופרויקטים.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההודעה,

רוויזיה. זה דבר נורא מה שקורה פה עכשיו. המדינה משותקת ואנחנו בעצם הולכים ומאשרים עודפים של לפני חודשים ארוכים. זה נורא ואיום. 54-003. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 202 מיליוני שקלים משנת 2018 לשנת 2019 לסעיף 54. הסעיף הזה מורכב מעשר רשויות שונות, כאשר עיקר העודפים נוצרו בפעולות של מינהל התכנון ובפעולות שמבצעת רשות הטבע והגנים, הכוללות שיקום ופיתוח אתרים, טיפול במינים בסכנת הכחדה - - - רגע, אנחנו בנושא של חיילים משוחררים. איזה בקשה אתה מסביר? אמרת 54-003. לא, אמרנו עמוד 180, חיילים משוחררים. אני חוזר: אנחנו מדברים על בקשה מספר 46-001, בעמוד 180 בחוברת. הנושא הוא חיילים משוחררים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת 2019 בסך של 11,690,000 שקלים לתוכנית קרן לסיוע נוסף. התוכנית הזו מיועדת למימון הקרן לסיוע נוסף. הקרן הזו מממנת סיוע לחיילים משוחררים למטרות לימודים במכינות קדם-אקדמיות ובמוסדות להכשרה מקצועית. יוצאים משם גם דמי קיום ללומדים במוסדות הללו וסיוע בשכר דירה לחיילים בודדים.

שאלה. תוכלי לומר לי מה אחוז הניצול? אחוז הניצול לשנת 2018 היה 91%. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הבקשה אושרה. רוויזיה.

לחיילים משוחררים? מה, אנרגיה לא חשוב? זה צריך להיות קונצנזוס. רבותיי, אני חייב לסיים את הישיבה. נשיא המדינה אושר, ואת כל האחרים אישרנו בוועדה אבל יש עליהם בקשה לרוויזיה.

על כל השאר יש רוויזיה, ואנחנו מצפים שאו שיסירו את הרוויזיה - - - אני מצפה מכם שתסירו את הרוויזיה על חיילים משוחררים.

או שמסירים את הרוויזיה או שמצביעים על הרוויזיה. אני רק מודיע שחוץ מעל חיילים משוחררים אני הצטרפתי לרוויזיה על כל האחרים. אנחנו גם עם החיילים המשוחררים. הם הורידו את הרוויזיה. תודה. אני רוצה הערה לפרוטוקול. אבל אני חייב לסגור, אז רק משפט. יש חוק שנקרא חוק לחינוך מיוחד, וסעיף 1 אומר שילדים אוטיסטים, ילדים עם פיגור, בגני ילדים חוק שווה לכולם, גם לרשמי וגם ל-לא רשמי. אני מבקשת לדון בנושא של גני ילדים בחינוך המיוחד הלא רשמי, שכרגע,

הם לא. הם מופלים לרעה לעומת ילדים אחרים. ילדים שהוכו פעם אחת, על ידי בורא עולם אי אפשר להכות אותם פעמיים. אני מבקשת להעלות את זה.

בשבוע הבא ביום שלישי תהיה העברה של החינוך המיוחד ואני אאפשר לך להעלות את העניין הזה, שהוא חשוב ממדרגה ראשונה,

גם ציבורית וגם מוסרית. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:30.